בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר-היום: חילופי גברי בוועדת המשנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב. במקום חברת הכנסת מאי גולן תכהן חברת הכנסת קטי שטרית. בנוסף יהיו חבר הכנסת אופיר סופר יו"ר ועדת המשנה, חבר הכנסת אופיר כץ, חברת הכנסת קטי שטרית, חבר הכנסת עידן רול וחבר הכנסת משה אבוטבול. מי בעד? הצבעה ההצעה התקבלה. פה אחד, שלושה אנשים תמכו בהצעת החוק. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:37.